אנחנו נמצאים בהנמקת הסתייגויות והצבעות בפרק ג' של הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2021 ו-2022), התשפ"א 2021, מ/1443. הפרק עוסק בתאגידים שהוקמו לפי חוק או לייתר דיוק בחובת הדיווח שלהם, חובת התקנת הדוחות הכספיים והדיווח שלהם. קיימנו מספר דיונים בהצעת החוק הזו.

המהלכים של התקנת התקציב של המדינה ושל הבקרה על תקציבי